אנחנו פותחים את הישיבה של הוועדה לביטחון פנים.

ט' באייר התשפ"ב, הנושא הוא הצעת תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (הסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022. בשבוע שעבר היינו על ההר ויש לי כמה דברים שאני אגיע אליהם תוך כדי